עם הלחצים והמשברים בצל הקורונה, הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה בנושא: מתן כלים מקצועיים לצוותי ההוראה להתמודדות עם הלחצים והמשברים הנפשיים בצל משבר הקורונה.

העולם השתנה, בין לילה עובדי ההוראה, היועצים והיועצות, המורים, התלמידים וההורים מצאו עצמם בעולם חדש. פתאום צריך ללמוד מרחוק ויש אתגרים חדשים ובעיות חדשות באופן יומיומי. זה העלה בצורה מאוד דרמטית את הלחץ על האנשים שעובדים במערכת. יש להם המון אתגרים חדשים ואין להם כלים. הם לא היו מוכנים לדבר כזה. עכשיו אנחנו רואים בכמה מחקרים שאפילו עד יולי כ-50% מעובדי מערכת החינוך לא היתה להם השתלמות אחת בנושא איך מלמדים מרחוק ומה זה העולם הזה. ממרץ עד יולי. מיולי שמענו שיש שיפור. אני לא יודע לגבי השיפור כי אנחנו גם מכירים את העובדות במקומות שאין בהם בכלל תשתית. גם אם יש ידע אין תשתית, אין מחשבים. זה יצר המון עומס במערכת. עיקר העומס נפל על היועצים ועל המורים והמורות. פתאום כל העולם לוחץ, גם התלמידים, גם ההורים, גם מנהל בית הספר וגם משרד החינוך.

מצב חדש לגמרי. שאלתי את עצמי, איזה כלים נותן המשרד למורים כדי להתמודד עם כל הלחצים החדשים האלה? איך הם אמורים להתמודד עם כל חוסר הוודאות והלחצים הנפשיים. המשברים החדשים שאנחנו חווים עכשיו. לצערנו הרב אנחנו שומעים על מצוקה נפשית מאוד גדולה בקרב התלמידים. איך המורים אמונים להתמודד עם הדבר הזה? מה הכלים שיש להם כדי להתמודד. יש גם לחצים על ההורים ובצדק. הם שואלים את עצמם מה יקרה עם הבגרויות של הילד? מה יהיה עם הילדים בכיתה א'? מה ההשלכות הנפשיות. זה מצב חדש ואני חשבתי שהמערכת צריכה לתת כלים. בגלל זה רציתי להעלות את זה לדיון. עבדתי שנים בהוראה. אני מאוד קרוב למערכת ואשתי עובדת כיועצת בתיכון ביפו ואני שומע באופן יומיומי על האתגרים שיש להם. יש המון יוזמות חשובות של מפקחת מסוימת או של איש חינוך מסוים או מנהל בית ספר מסוים, שזה מצוין ומבורך. אבל הדבר הזה לא יכול להתנהל בצורה הזאת. חייבת להיות איזו ראייה מערכתית, איך נותנים כלים ליועצות בבתי הספר ולעובדי ההוראה כדי להתמודד עם המצב החדש כדי שהם יוכלו לתת מענים גם לתלמידים וגם להורים. יש 2.4 מיליון תלמידים במערכת. ככה אנחנו מגיעים לכל החברה. אנחנו נמצאים במצב חדש וקשה. יש המון מצוקות נפשיות. אם ניתן כלים לאנשים שעובדים במערכת החינוך, נוכל גם לעזור לתלמידים וגם לילדים שלנו וגם נוכל לעזור לכל החברה. תודה לך אדוני. אני רוצה להוסיף משהו. באתי לכאן בחפץ לב כשראיתי את הנושא. אני חייב לציין בפניך שהדיון הזה היה צריך להיות במליאה של ועדת חינוך ובמליאת הכנסת.

מאז שהקורונה פרצה לחיינו אנחנו רואים את המצב הנפשי, החסכים החברתיים, הנשירה הסמויה, את חוסר המיומנויות של המורים לעבוד בזום. זאת מיומנות לעבוד בזום. הקושי החברתי של הילדים במיוחד, היה צריך להיות הדבר הראשון של משרד החינוך. לצערי, כמו כולנו,

אנחנו מקדשים את הציונים ומה יקרה לילדים כי הם לא ניגשים למתמטיקה או לפיסיקה. מאיר, גם בזה נכשלנו. אתה העלית את הנושא, כל הטעויות המחפירות שהיו בעולם הציונים עכשיו.

בשבועיים האחרונים היו 11 מקרי התאבדות. זה לא רק בני נוער אבל כל המצב

המשבר הבריאותי,

החברתי, זה מאוד מסוכן ויעלה לנו ביוקר.

צריך אחרי זה לעזור להם ולתמוך בהם בתמיכה של ההתערבויות האלה. הרי כל ילד זה לא פס ייצור. לכל ילד את ההקשר המשפחתי שלו, המעמד הסוציואקונומי של ההורים שלו, את הכלים שבית הספר צריך לתת. אנחנו צריכים לחשוב מה ההתערבות הנכונה לעשות עם אותו ילד. האם הקושי שלו הוא יותר באזורים הרגשיים נפשיים או

שוב, אלה נתונים שעוד יישמעו. המערכת היתה בתת ספיגה עוד לפני הקורונה. מורים שאומרים,

ההורים שמים עלינו את כל הלחצים ואת כל הקשיים

מורים שעושים מעל

המורים עצמם אובדי

ות ולתת להן את ההכוונה למקומות שהם יותר מורכבים רגשית ונפשית. אנחנו צריכים לתגבר את המערכת הזאת. הפתרון הוא מאוד מאוד

היתה מצוקה מאוד גדולה וגם כשמוצאים את השעות לא מוצאים את האנשים. בזמנו הצעתי שבכל בית ספר תיכון יהיה פסיכולוג או פסיכולוגית במשרה מלאה פלוס עובדת סוציאלית.

כמה בעיות היה אפשר לפתור עם שני המקצועות החשובים האלה בתוך בתי הספר.

אנחנו מאוד מאוד מפגרים בעניין הזה. היום יש פסיכולוג חינוכי אחד על כל 740 ילדים אז תעשו חשבון.

בתקופה של הסגר יש רשויות שהוציאו לחל"ת פסיכולוגים חינוכיים.

אסור להוציא אותם לחל"ת.

אנחנו לא יכולים להתכחש שבתקופה האחרונה עלו מספר הפניות למרכזי הסיוע השונים ב-20%.

ות שיבנו תכנית שמתאימה להם לפי המיפויים שהם מצליחים בשדה הספציפי שלהם. לבנות מערכי תמיכה שמשתמשים במורים גמלאים,

לא כולם צריכים עכשיו דווקא את הליווי הרגשי

לנסות ולחשוב באופן רחב על מערך חוסן שלוקח את כל הכוחות, מקבל הכשרה והקשבה כמו שער"ן יודעים לתת בצורה ממוקדת לעת החרום הזאת. מיקי, אני חייב לומר לך שברגע שאמרת יש מיש נדרכו אוזניי כי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. בוודאי ובוודאי שבעתות חרום כאלה אנחנו לא יכולים לגייס עוד מאות ואלפים

אני רוצה רגע להגיד על שני כיוונים שאנחנו עובדים עם גננות, מורים ומנהלי בתי ספר. בעזרת כ-6,000 יועצים במערכת החינוך ו-3,240 פסיכולוגים אנחנו עובדים בתפיסה שיש לה שני

במובן הזה, אני עוברת כבר למדיניות, שינינו את סדר העדיפויות.

הפסיכולוג נמצא הקשר עם המורים על בסיס פרטני וקבוצתי. זה נתיב

זאת חייבת להיות אמירה מאוד ברורה.

היא מופיעה במסמכי מדיניות של המשרד ומופיעה במסמכי ההנחיה. צריך להגיד שזה מהגל הראשון.

מהגל הראשון זה מופיע במסמכי הנחיה של משרד החינוך, גם דרך אגפי הגיל וגם בהנחיה ליועצים

אנחנו מאתרים באמצעות בתי הספר. בתי הספר עצמם יקבלו הודעה מהשירות הפסיכולוגי החינוכי שהם מוזמנים להפנות אליהם. את ההפניות האלה יועצים יעבירו לשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים לצורך הקצאת סלים של טיפול. זה הסל

ששם תשתית האינטרנט לא מאפשרת את הקשר מרחוק. האם חשבו איך להגיע גם לצוותי ההוראה שנמצאים במקומות הפריפריאליים? דבר שני. מה האחוז שהגענו אליו מצוותי

דרך שירותים שניתנים ברמת הרשות אז אין לנו דרך. אני רק אגיד שהשתמשנו בכלים הטכנולוגיים. יש מפגשים שעשו פסיכולוגיים מטעמנו למאות גננות לצורך מתן כלים להתמודדות עם הצורך ליצור יחסים של קרבה ושל אכפתיות עם ילדים דרך

כך שאנחנו גם עסוקים לתת למורים כלים לאתר קבוצות סיכון חדשות שלא הכרנו ולהמשיג את זה,

האתגר הוא עצום ואני מודה לך מקרב לב. אני מאוד מבקש ממך ותגידי לי אם זה אפשרי. נניח, שבוע מהיום, אם תוכלי לשלוח לוועדה וליושב-ראש תקציר קטן של הדברים

משרד החינוך, הורים, תלמידים, מועצות תלמידים, כולם נתאחד בכדי באמת למצוא פתרון כדי לעשות את החיים טובים יותר וקלים יותר בשיח החינוכי. אורלי, תוכלי להשתתף בשיח

אני חושב שמשרד החינוך, או ועדת החינוך שלוקחת הובלה בנושא הזה זה מאוד חשוב כי מדובר בנתח די ניכר מהאוכלוסייה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול סקר חודשי על ה- well beingהנפשי של אזרחי מדינת ישראל והגיע למספרים שבערך 37% מהאוכלוסייה שחשים במצוקה קשה עד קשה מאוד. 37% זה המון, זאת עלייה. אנחנו שיערנו שבתקופה הזאת תהיה ירידה אבל אין את הירידה שאמורה היתה להיות. מתוך ה-37% האלה יש גם מורים. המורים הם לא שונים משאר אזרחי מדינת ישראל ואולי להיפך, אולי המצוקה שלהם יותר גדולה כי יש להם גם אחריות כלפי הציבור שאותו הם משרתים ומטפלים. אדוני, אתה מציין נתון שהולם בנו, 37% שחשים מצוקה קשה עד קשה מאוד. כן, אלה נתונים מאתמול. אנחנו רואים עלייה מתמדת החל מתחילת הקורונה. לדעתי, הסקר הראשון שהם פרסמו היה במאי. הם מפרסמים כל חודשיים ואנחנו רואים את העלייה הולכת וגדלה. יש בתוכה כל מיני דברים נוספים. יש כמה חשים בדיכאון, כמה חשים בחרדה ואנחנו מגיעים בערך ל-20% מהאוכלוסייה. ההערכה שלנו במרץ,

היתה שאנחנו מדברים על 10% מהאוכלוסייה אבל המספרים חצו את ההערכה שלנו בתחילת הקורונה. המצוקה היא מצוקה שמשתנה. בהתחלה היתה מצוקה רפואית או בריאותית אבל המצוקה היום היא בוודאי אחרת לגמרי והיא בגלל שהסדר החברתי משתנה והמצב הכלכלי משתנה. אמרו כאן יפה, אף אחד לא לימד את המורים ללמד בזום. בסמינרים למורים לא מלמדים את הדברים האלה אז בוודאי שהמורים נמצאים כאן בסביבה שבה אין את הכלים שעזרו להם להיות מורים טובים ורגועים. תנאי לילד רגוע זה מורה רגוע. ברור שאם אין מורה רגוע אז הילד לא יהיה רגוע. הכלים הרגילים, כלי העבודה שלי, הדברים שאני שולט בהם, סדר היום הקבוע, היכולת שלי לראות איך אני קולט את הדברים לא למדו את הדברים האלה בסמינרים ופתאום כל הדברים האלה משתנים. הקעקוע הזה של הרצפה שמתנדנדת מתחת למורים בוודאי מביאה למצוקה גדולה של המורים. כדי לפתור את המצוקה הזאת צריך להיות יצירתיים ולעשות דברים שהם ברמה אחרת. אני חושב שהניסיון לקחת את מה שקיים ולהיעזר בו הוא ניסיון טוב אבל לא מספיק. אני חושב שכאן צריך ללכת על רמה מניעתית. רמה מניעתית גם ברמת הסברה למורים שהמצוקה שלהם היא מצוקה טבעית וזה בסדר, ממה נגרמת המצוקה הזאת ולאיזה דברים הם צריכים לשים לב. עדיין לא ברמה הפרטנית. כמובן, אני לא מדבר פה על המצוקה אצל הילדים כי זה לא המקצוע שלי, אבל בהחלט איך אתה רואה את המצוקה שלך ושל חבריך בחדר המורים. אני לא יודע אם יש כרגע חדר מורים. אצלנו במחלקה אחד הדברים שעזרו לנו או עוזרים לנו להימנע משחיקה זה המפגשים של הצוות בארוחת עשר. כשאין לנו את המפגשים של הצוות בארוחת עשר או אין את הקפה ואת התה בחדר המורים, אז אין לדבר הזה תחליף. אם אין מודעות לתחליף הזה אז אתה לא מוצא את התחליף הזה וזה לא עוזר לך. יש גם את הנושא של סיעורי המוחות. כל הדברים האלה צריכים להיות חלק מהמניעה של המצוקה. אחר-כך יש גם את האיתור של המצוקה. דיברו כאן מאוד נכון על זה שלא כל מורה יכול לשים לב שהוא במצוקה. כשמדברים איתי על עלייה בפניות לפסיכיאטריה, עלייה של בערך 20%-30%, אני תמיד אומר שאותי מדאיגים לא אלה שפונים אלא אלה שלא פונים. בתוך המורים בוודאי שיש כאלה שלא פונים וצריך ליידע אותם מה הסימנים למצוקה,

בעצם מאתר את סימני המצוקה ופונה לטיפול. הטיפול הוא טיפול שצריך להיות במסות אחרות ממה שאנחנו מכירים. לכן הטיפול צריך להיות בעיקר במסות שהן מסות קבוצתיות, מסות דרך המדיה הווירטואלית עם כל הקושי כי יכולה להגיע להרבה יותר. תוך כדי הדיון כבר פניתי למידה דפני, יצרנו קשר, נדבר היום וננסה לבנות ולהרכיב תכנית. ברור שזה גם שילוב של משרד החינוך יחד עם משרד הבריאות.

צריך כאן עבודה שהיא עבודה משותפת גם מבחינת התכנון. אדוני, האם היה שולחן כזה? ישבתם אנשי פסיכיאטריה יחד עם אנשי משרד החינוך וניסיתם להוסיף משלכם? לא. אני שמח לפחות שהדיון הזה הביא אותך לשיתוף פעולה עם הגברת. תודה רבה אדוני, הארת את עינינו. ברשותכם, אני עובר לסיגל מהנהגת ההורים. בבקשה, סיגל בקיצור. נדמה לי שכבר שמענו אותך מדברת אז את יודעת להגיד את כל הדברים בקיצור. אני אשתדל לגעת בקושי בקצרה ובעיקר בפתרונות שלנו. אני מתנצלת אם אגיד קצת מילים קשות אבל אני חייבת לומר. כולנו מדברים על הקורונה אבל צריך לזכור שגם לפני הקורונה, מבחינת משרד החינוך, סטודנטים להוראה לא מקבלים הכשרה לטפל בנפש של הילדים שלנו. לאורך כל השנים בשיעורי כישורי חיים כאלה ואחרים, המורים עצמם, המחנכים, שאינם בעלי הכשרה רלוונטית, אמורים לטפל בנפש של הילדים שלנו. תארו לכם שאתם מכניסים אחות לחדר הניתוח לנתח מישהו. זאת בדיוק התחושה. חשוב לי מאוד שנציגי משרד החינוך ישמעו את זה ונצא משלב התכנונים. גם בהכשרת מורים הגיע הזמן שמורים יוכשרו בייעוץ חינוכי כזה או אחר.

לחילופין, אל תתנו להם לטפל בנפש של הילדים בשיעורי כישורי חיים.

אין דבר כזה שמורה, ויהיה המורה המקצועי או מחנך, ברגע שמורה עומד מול תלמיד יש שיח נפשי, שיח פסיכולוגי, שיח חינוכי. אין דבר כזה שמורה למתמטיקה הוא רק מורה למתמטיקה והוא רק סוכן של מתמטיקה. את כל-כך צודקת במה שאת אומרת, שכל בית ספר להוראה, כל מכללה להוראה חייבת לכלול את הדברים האלה כי הם חשובים ולהטמיע אותם. דבר נוסף שהוא מאוד לא פשוט. ההורים בשטח מרגישים הזנחה במלוא מובן המילה. עכשיו אני עוברת לתקופת הקורונה. הורים לילדים בכיתות ו'-ח' מדברים איתנו. ההורים מרגישים מוזנחים על-ידי המערכת. הילדים נרקבים בבית והם לא יודעים מה לעשות. צריך להבין שהמצב הוא מצב קשה. ההורים אומרים, מה משרד החינוך עוזר לנו? אין פתרונות. משרד החינוך באמת לא נותן פתרונות לכל הילדים שבבית. הם באמת נרקבים להורים. כשמדברים על תוספת של תקציבים ושולחים הודעות רק אתמול משרד החינוך הוציא הודעה שגדל תקציב היועצות בגני הילדים. הופתענו לגלות כולנו שיש יועצות בגני הילדים. אף אחד לא יודע מי הן, מתי הן באות. שוחחנו עם גננות מאתמול להיום. כמעט בשום גן לא מצאנו יועצות שנכנסות לגני הילדים. אז לצאת בהודעות לתקשורת שהגדילו את כמות התקציב אבל בשטח לא מרגישים כלום ומרגישים הזנחה, צריך להבין שמשהו לא עובד. גם לא עובד מבחינת שקיפות. אם הטיקט הוא שקיפות בחינוך, אז בואו תתנו שקיפות ותגידו לנו לאן הולך כל הכסף הזה שבקורונה החליטו להשקיע בנושא הרגשי חברתי. עכשיו לעניין הפתרונות. היום בתקופת הקורונה אנחנו היינו מצפים שמוועדה כזאת ייצא איסור שיועצות ימלאו מקום של מורים כאשר יש מחסור ברור וידוע בכוח אדם. יחד עם זאת, יועצת חייבת להישאר יועצת ולהיפך צריכה לקבל עוד שעות. כולם פה אמרו את זה. היום בפועל בבתי הספר, אם אתם יודעים או לא, היועצות נכנסות להחליף בשיעורים של גיאוגרפיה,

של שפה. זה פשוט לא סביר ואף אחד לא עוסק באמת באיתור של הילדים. הילדים האלה, כמו שאמרו קודם, הם לא קופצים עליכם. הם לא אומרים קשה לי. השוליים רחבים היום. צריך לאתר את הילדים האלה לא רק בשיעורי כישורי חיים. צריך להתקשר לילדים. היועצות לא יכולות להיות מחליפות לשיעור שפה. בתיכון רואים את זה הרבה, ביסודי פחות, אבל זה קורה גם ביסודי ואנחנו מקבלים את הדיווחים. אני מוכנה לתת דוגמאות. כמו שאמרת קודם, חבר הכנסת, אנחנו חושבים שכל בית ספר צריך לקבל פסיכולוג. זה כבר לא שמנת, זה לא מותרות. הדברים האלה הם בייסיק וצריך סדר עדיפויות בתקציב. אני מצטער, אנחנו עומדים בפני סיום. הדברים שלך היו ברורים וחדים. תודה רבה לכם על הפעילות של ההורים. אנחנו שוב שומעים פערים בין התכניות והכוונות הטובות של משרד החינוך לבין יחידות הקצה בשטח. אני באמת פונה לחוה, שאני מאוד מעריכה את עבודתה ולכל הצוות של שפ"י. היו קשובים לנקודות הקצה. לפעמים התכניות שלכם, עד שהן מגיעות לאחרון גני הילדים ולאחרון בתי הספר, זה לא בהכרח קורה. היו קשובים להורים, היו קשובים למנהלי בתי הספר ולתלמידים. אני רוצה לשמוע מנהל בית ספר חטיבה עליונה באנקורי פתח-תקווה.

לא נמצא. אני רוצה לשמוע את רויטל כהן.

לא נמצאת. אני עורכת דין ועובדת סוציאלית במועצה לשלום הילד. אני שמחה על הדיון. באמת מדברים הרבה על מדדי תחלואה אבל לא מספיק על תחלואה שקופה שזה המצב הרגשי של הילדים. כמו שאמרו פה, שולי הסיכון הלכו והתרחבו. גם אנחנו במועצה לשלום הילד כמו כל מוקדי הסיוע מקבלים יותר פניות על קשיים משפחתיים,

חרדה, מצבי סיכון הולכים וגדלים. יש כמה פתרונות מעשיים.

לקיים ולהחזיר את המפגשים האנושיים עם בני הנוער. כיתות ה'-ו' יחזרו ובהמשך יחזרו כיתות יא'-יב'. עדיין יש עוד אוכלוסייה של כיתות י' שהיא אוכלוסייה שקופה כרגע. אנחנו הקדשנו לוועדה סקירה בינלאומית מה קורה במדינות אחרות בעולם ואיך מנצלים את המשאבים של הרשות לצורך אותם מפגשים. אין כמעט יכולת לאתר ילד שנמצא בסיכון או במצוקה דרך הזום. הילדים האלה הם ילדים שיכולים להיפגע בבתים. הם יכולים גם לפתח מצבים סיכוניים בגלל המצב. עורכת הדין אשל, אנחנו מסכימים איתך. מה הפתרונות. אתם כמועצה לשלום הילד, תני לנו שניים שלושה פתרונות. האס.או.אס זה להחזיר את כל הגילאים למפגשים פרונטליים. דבר שני, שלא הזכירו פה זה לשמוע את הילדים. בתקופת הקורונה ערכנו סקר היוועצות עם 100 בני נוער בכל הארץ. סקר ייחודי שמקשיב לצרכים שלהם, שמשתמש בהם כמומחים למצבם. מה יכול לסייע להם לפנות לעזרה? מה הם צריכים בתקופה הזאת. לצערי, אני אגיד ש-82% מבני הנוער טענו שבעצם הצרכים שלהם לא מספיק נשמעים בתקופה הזאת בכל מודל קבלת ההחלטות. אני חייב להגיד לך שעשיתי זום עם בין 80 ל-90 ילדים. הצורך העיקרי שלהם היה כל-כך פשוט, אנחנו רוצים לחזור לבית הספר. פתאום מתוך כל הכאוס הזה ילדים מתגעגעים לבית הספר.

אם חשבנו שהילדים שלנו בחנו את בית הספר רק כבית חרושת לציונים, הנה מסתבר שזה כור היתוך חברתי יוצא מן הכלל. אז אני חושב שהפתרון הראשון שלכם זה הדבר שצריכים לעשות ולהחזיר את כולם לבית הספר. כמובן להתמודד עם הקורונה ועם כל מה שצריך. אפשר גם להחזיר אותם חלקית. מעבר לאותו סקר אנחנו בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה, עם משרד החינוך וארגונים של מגזר שלישי מקיימים בעצם היוועצויות קבועות עם ילדים כדי לפתח גם את הנגישות שלהם ואת הצורה והאופן שבו הם יכולים לפנות כדי לקבל עזרה וסיוע מכלי התקשורת שפתוחים עבורם בכל אחת מהרשויות. אני אגיד משפט אחרון וכבר דיברו על החוסר בפסיכולוגים וביועצים שיזהו, יאתרו ויושיטו יד. זאת באמת תופעה שמוכרת לנו גם טרום תקופת הקורונה. דיברו כאן על יש מיש אבל מעבר לזה, אם נגדיל כרגע את המשאבים ונפתח תכניות יצירתיות ונקשיב באמת לצרכים בשטח אז לא רק יש מיש אלא גם ניצור איזו מעטפת הרמטית מספקת ואולי באמת מעז ייצא מתוק. תודה רבה לך ועל העבודה היפה שאתם עושים בתקופה הזאת ובכלל. אנחנו עוברים לסיכום. חבר הכנסת שחאדה, אורלי, אם אתם רוצים לסכם. תודה אדוני. שמחתי לשמוע את כל מי שהשתתף בדיון ובמיוחד את חוה. כולנו מסכימים לגבי הנחיצות של הנושא וחשיבותו. לא דיברנו על המהפך שקרה בחיים של עובדי הוראה שפתאום העובדים נמצאים בבית וצריך גם לדאוג לתינוקת שלהם באותו זמן וללכת לילד במטבח ולילד שלומד בזום. לא רק הכלים שיש להם להוראה השתנו והם לא היו ערוכים לכך, גם החיים שלהם השתנו. חשוב לתת להם את הכלים ולעזור להם כי רק כך נוכל לעזור לכל החברה. אני דואג ממה שציינה חברת הכנסת אורלי פרומן, שהמערכת מודעת לבעייתיות, יש לה את הפתרונות רק שהדברים האלה לא מחלחלים לכל המערכת. אני חושב שמאוד חשוב שהדברים האלה יגיעו לכמה שיותר מצוותי ההוראה. הייתי אולי נותן דגש על היועצות שמצאו את עצמן במצב קשה ומתמודדות איתו. הייתי אולי מתחיל בלכסות בינתיים את מה שיש. לפחות ממה שיש לשים יד ובחודש אחד להגיע לכל היועצות שעובדות במערכת ההוראה, לתת להן כלים כדי שהן יוכלו לתת כלים לצוותי ההוראה ואז להתחיל להתקדם לאט לאט בנושא הזה. קודם כל, אני מאוד מוטרדת מתלמידי כיתות ז'

כיתות ז' אלה מסגרות חדשות. הילדים הגיעו לחטיבות הביניים ולא הספיקו ליצור את החברותא. רובם מעורבבים בכל רחבי העיר ובחלק מהרשויות גם בכיתות י'. אלה שתי אוכלוסיות שיושבות בבית הרבה מאוד זמן וגם אין איזה אופק לחזרה שלהן. מכל הדיון הזה, אדוני היושב-ראש, הילדים מתגעגעים, המורים מתגעגעים. לא נותר אלא באמת לקרוא לקבינט הקורונה להחזיר את כל התלמידים לבתי הספר. המפגש האנושי הזה יעשה את שלו. כל הזמן כבר יהיה כבר תוספת. אם במרבית מדינות העולם מסוגלים לעשות את זה, גם במדינת ישראל תנו חזרה את המנדט לרשויות המקומיות, לקבינט העירוני ולמנהלי בתי הספר. האמינו לי, הם יעשו את זה טוב וישמרו על בריאותם של אנשי החינוך ושל הילדים. אין כמו המפגש האנושי הזה, החיבוק האמיתי. צריך לראות בעיניים האחד את השני ותחזור גם השמחה לחיינו.

הודית בצדק לכל עובדי ההוראה והמנהלים בתקופה הקשה. ולהורים. לפני הקורונה היה לי קצת ספק לגבי חשיבותו של בית הספר כמוסד.

הקורונה מחזירה אותנו לבית ולכל מי שעובד בו את הכבוד הראוי והמגיע לו. צר לי מאוד שחלק מהאנשים שהוזמנו לא עלו לזום. למה אני אומר את הדברים? כי בסופו של דבר תמיד אפשר לצמצם פערים פדגוגיים שנמדדים. כשאומרים, מאיר, איזה נזק יהיה? אני אומר שהנזק שהוא מדיד מבחינת פרקים בהיסטוריה, פרקים במתמטיקה, בסופו של דבר יהיה אפשר לגשר על זה וזה החלק הקל. החלק הקשה יותר זה החסכים החברתיים והנפשיים של האנשים. לשמוע את יושב-ראש ארגון רופאי הפסיכיאטריה נותן את הנתון הזה, גם בשבילנו המבוגרים זה מדאיג מאוד. לכן אני שמח שהיתה כאן חוה ממשרד החינוך ואני מודה לכל מי שהיה בזום. הדיון הזה קטן בצהרי היום אבל הוא דיון מאוד חשוב. אני חוזר ומבקש מחוה פרידמן ממשרד החינוך לשלוח את החומרים לוועדת החינוך. חשוב מאוד שהחומרים של המשרד יהיה כאן פרושים בפנינו, הכול מתוך תחושת שליחות משותפת. תודה רבה, תודה למנהלת הוועדה, הישיבה נעולה.